נקים ועדת משנה ראשונה: הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת. מי רוצה להיות חבר? יש לכם את הרשימה של החברים? בואו